2024. זהו יום קשה במיוחד, שבו קמנו לשמע הבשורה הקשה על נפילתם אמש של 21 חללי צה"ל במלחמה ברצועת עזה, 24 חללים ביממה האחרונה, ו-556 חללי צה"ל שנפלו במלחמת חרבות ברזל. ליבנו עם המשפחות השכולות, שחייהן השתנו באבחה, וכאבנו על צערן העמוק. אני מבקש שנעמוד בדומייה לזכרם.

תפילותינו עם כל הפצועים, להחלמתם המהירה ולרפואתם השלמה.

הודעה לסגנית מזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 37), התשפ"ד 2024, שהחזירה ועדת הכלכלה. מסקנות ועדת החוץ והביטחון בעקבות דיון מהיר בהצעתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, אורית פרקש הכהן, אברהם בצלאל, צגה מלקו, משה סולומון ויבגני סובה בנושא: המחיר הנפשי הקשה של משפחות וילדי המילואימניקים בחזית. מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בהצעתו של חבר הכנסת אליהו רביבו בנושא:

תודה לסגנית מזכיר הכנסת. על סדר-היום, חברות וחברי הכנסת, נאומים בני דקה. חברי הכנסת המבקשים לנאום מוזמנים להצביע בעד כעת. עד שאקבל לידיי את הרשימה, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ראשון הדוברים,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברות וחברי הכנסת, יש לי כרגיל נאום שאני נושא בכל שבוע על תאונות הדרכים. מאז 7 באוקטובר אני לא מקריא את שמות ההרוגים, כי יש לנו כל כך הרבה הרוגים במדינת ישראל שאנחנו לא צריכים עוד ועוד לשמוע על סבל ואבל. אחרי האירוע שהיה לנו הלילה קשה מאוד לעבור לסדר-היום.

היום כינסנו את ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. דיברנו על דרכים חשובות ואפשריות להציל חיים בכבישים ב-2024.

שנת 2024 נפתחה לא טוב, עם 25 הרוגים, 13 רק בשבוע האחרון. נכון שכשאנחנו במלחמה זה נראה קצת מוזר לדבר על הרוגים בתאונות דרכים, אבל חשוב לי שתדעו שבן אדם שמת בתאונת דרכים, אין סיפור לספר סביב זה, אי-אפשר לבוא ולהגיד: הוא נהרג על קידוש השם, או למען מדינת ישראל. זה מוות מיותר שאפשר להציל, לכן אני לא אפסיק לעסוק בזה. אני מקווה מאוד שאנחנו, גם בכנסת וגם בממשלה, נעשה את הפעולות הכל-כך הכרחיות בשביל להוריד את מספר הנפגעים וההרוגים בתאונות הדרכים. כמובן אני אסיים, ברשותך, אדוני היושב-ראש, באיחולי החלמה לפצועים, תנחומיי למשפחות, ובתפילה שהחטופים יחזרו בהקדם, במהרה, וניצחון על אויבינו היום.

כל חיים הם עולם ומלואו. תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. תנחומיי למשפחות השכולות וליבי עם החטופים בעזה. בחודש אוקטובר, עם פתיחת המלחמה, התקבלה הוראת שעה המכלילה את יישובי רמת הגולן, חיספין, בני יהודה,

רמת טראמפ, קצרין, בוקעאתא, כיישובי קו עימות. עכשיו ינואר, המלחמה בדרום עדיין לא הסתיימה, המלחמה בצפון אולי עוד לא התחילה, אבל הוראת השעה לא הוארכה, והיישובים האלה איבדו את ההכרה כיישובי קו עימות. זאת רק אחת מאין-סוף ואין-ספור הבעיות החמורות באזור הצפון. רבותיי, ישראל נמצאת במלחמה בגבול הצפון. צריך להכיר בזה. הממשלה מעדיפה לא לחשוב על זה, אבל זה המצב. הממשלה צריכה לתקן את עצמה. נכון להיום, היא מנהלת את המשבר באופן כושל שמשאיר יותר מדי אזרחים ללא מענה. הממשלה חייבת לספק תשובות והסברים לתושבי הצפון, לקהילות, לראשי רשויות, וכרגע רובם מרגישים מופקרים לגמרי. תודה לחברת הכנסת מזרסקי, וכעת, חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בבקשה.

כפי שעשינו היום בוועדת הכספים, אני רוצה לפתוח באסון שפקד אותנו אתמול. אני גאה להיות חלק מעם ישראל. בזכות הדבר הזה, שאנחנו יודעים לכבד גם את הצד השני, למרות שהצד השני זה א-סימטרי, ארגון טרור מול מדינה אנחנו מכניסים לשם מים, דלק, מזון. אני לא מכיר עוד מדינה, כולל ארצות הברית, שהייתה עושה את זה. זה כל מה שרציתי לומר. תודה לאדוני.